שלום לכולם, שלום לכבוד ראש העיר כפר סבא רפי סער, אני מבקשת לפתוח את הדיון בנושא מאוד חשוב, אני עצמי אמא לשני ילדים שיוצאים לחופש הקיץ כמו כל ילדי ישראל המתוקים והיקרים. ראינו לנכון לקיים דיוני היערכות להגנה ומניעת פגיעה מינית בחופש הגדול. אנחנו מבינים שהחופש הוא חגיגה גדולה לילדים, אבל זו יכולה להיות גם תקופה מועדת לפורענות. אנחנו, כמבוגרים האמונים על הביטחון של ילדי ישראל, רוצים לוודא בוועדה שאנחנו עושים כל שביכולתנו לשמור על ילדינו, להעניק להם את המוגנות הנדרשת, בוודאי כשאנחנו מדברים על ילדים שמסתובבים לא מעט בפארקים, בגני השעשועים, בקניונים. נקודת המוצא היא שלא לכל הילדים יש מסגרות, לקטנים יותר יש קייטנות, אבל כולנו מבינים שגם זה לא לאורך כל תקופת החופש. המטרה שלנו היא לוודא שכלל הגורמים רתומים בשיתוף פעולה, לעשות כל שביכולתנו לוודא את המוגנות וההגנה שלהם, במיקוד על פגיעות מיניות או ניצול ילדים על רקע מיני. זה בהתווסף כמובן להרבה מאוד תחומים אחרים וסכנות אחרות שעלולות לארוב לילדינו. אני מבקשת לפתוח עם ד"ר נאוה אביגדור כהן, ראש אגף אזרחים, מטה לאומי 105 להגנה על קטינים, בבקשה. תודה רבה. אני מהמטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מוקד 105, גוף ייחודי בעולם, בהובלה של המשרד לביטחון לאומי ושותפים בו ארבעה משרדי ממשלה נוספים: משרד החינוך,

משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד המשפטים וכמובן משטרת ישראל, יחידה 105 בלהב 433. אנחנו ערוכים כל השנה לפעילות בתחום הזה ובאופן ספציפי וממוקד לנושא הדיון, חילקנו דוגמאות לחומרי הסברה שאנחנו מפרסמים לציבור גם באופן פיזי וגם מקוון. יש פה דוגמה לעלון על פגיעות מיניות בקטינים במרחב המקוון, או מדבקות שאנחנו מייעדים - - - לפני שאנחנו מגיעים

פרטי לי מה המוכנות, מה ההיערכות לקראת התקופה הזו, מה האתגרים? אני מבקשת תמונת מצב לפני שאני מקבלת עלונים, ההסברה חשובה מאוד,

נבדוק למי זה מגיע והאם זה מגיע לילדים? במטה הלאומי אנחנו עובדים בכמה אספקטים: הראשון מניעה והסברה, שזה כפי שציינת חשוב מאוד. כל מה שאני מציגה זה בשגרה, אנחנו עושים לאורך כל השנה. אני אולי אפתיע ואומר שמבחינת הפניות למוקד 105, אנחנו פעילים חמש שנים מפברואר 2018 והנתונים מראים שדווקא בתקופות של חופשות, חגים, סופי שבוע, מספר הפניות למוקד קטן. זה מאוד מעניין. צפינו שזה יהיה הפוך.

על סמך מה הנתונים? חמש שנים של פעילות? כן. אנחנו יודעים שבשעון הפעילות שלנו, הפניות למוקד בתקופות שציינתי, דווקא קטנות. יכול להיות שזה בגלל שהם לא במסגרות ואין מי שיעודד אותם לפנות?

אנחנו חושבים שהאינטראקציה היום יומית של ילדים בתוך מערכות החינוך, המסגרת שבה הם נמצאים 6,7,8 שעות ביחד, היא מסגרת אינטנסיבית שלעיתים מייצרת פגיעה, אלימות, בריונות, שמוצאת את דרכה גם לביטוי במרחב המקוון. אני חושבת שאין הלימה על רמת הסיכון שעולה כשאין מסגרות אל מול הפניות שלכם. נשים את זה רגע בצד, אחר כך ננסה להבין את זה, נצטרך מחקר כדי להבין למה יש פיחות בתלונות. הגדירי לי את התפקיד של 105. 105 זה המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת הוא המענה הלאומי של מדינת ישראל - - - רק ברשת?

לקטינים ברשת, מלידה עד 18, כשהפגיעה היא ברשת. ברוב המקרים כפי שאנחנו מכירים היום, מעשי אלימות, פגיעה ובריונות בין ילדים הם במרחב הפיזי אבל ברוב המקרים מוצאים מקום גם במרחב המקוון וההפך. אירועי פגיעה שמתחילים במרחב הפיזי גולשים למרחב המקוון וההפך. ברוב המקרים, כשמדובר בקטינים שנמצאות במסגרות משותפות, זה גם וגם. לכן מבחינת המענה הלאומי אנחנו הכתובת לפניות של כלל הציבור לפגיעה בקטינים ברשת. זה לא חייב להיות הנפגע או ההורים של הנפגע, כל אזרח שנחשף לפגיעה בקטין ברשת ולעיתים אנחנו מקבלים פניות ממי שלא מכיר את הנפגע, לא מכיר את הפוגע, גם לא בטוח שהוא קטין. פתאום יש פוסט עם אמירה קשה אובדנית או שיתוף של חוויה קשה שעברו, אנחנו יודעים לעשות את הפעילות הנדרשת כדי לאתר ולתת מענה. הרשת פועלת על שני כיוונים, מצד אחד מאתגרת את הילדים אבל מצד שני היא כלי מאוד פרודוקטיבי עבורנו כדי לאתר בזמן סיכונים וסכנות. אחד הפרויקטים החשובים שצירפנו לפעילות שלנו מעבר הפניות למוקד 105, אגב היום הן טלפוניות ובאמצעות טופס מקוון בעברית וערבית, יצאנו עם העניין של הטופס המקוון בשבוע שעבר ובהמשך יהיה גם קו ווטסאפ. ישנו פרויקט שנקרא פרויקט אבירי הרשת, של מתנדבים שעוברים הכשרה ייעודית יושבים אצלנו ומאתרים את המרחב הגלוי ברשת. יש 43 מתנדבים שיושבים במשמרות יומיות כל השבוע, ראשון עד חמישי, מנטרים את המרחב הגלוי ברשת, כמו שאמרת, הרשת היא מקור גם לתמיכה ולסיוע. רואים ביטויי מצוקה קשים שילדים מעלים באופן אנונימי לרשת. מה שיפה במה שנוצר, שהם מקבלים תמיכה מאחרים שנמצאים במרחב המקוון, מעודדים אותם לא להישאר לבד עם הפגיעה לפנות לגורמי סיוע. זה בשגרה, מה ההיערכות שלכם לקראת החופש הגדול? האם ישבתם עם כלל הגורמים? הרי בהחלטת ממשלה ובכלל בהקמת המטה הזה קבלתם את כלל משרדי הממשלה סביב שולחן אחד. האם עשיתם ישיבת היערכות לקראת החופש הגדול?

נערכים. עשיתם פגישה לקראת החופש הגדול? אנחנו עושים פגישות באופן קבוע. אני לא רוצה קבוע. אנחנו כבר בתוך החופש הגדול. אני רוצה שיהיה דיון ספציפי לקראת החופש הגדול. אנחנו עושים את זה באופן פנימי, כי הנציגים של כל המשרדים הם חלק מהאגף האזרחי ואנחנו יושבים יחד חינוך,

בריאות, ביטחון לאומי, כולם יושבים ביחד. אז את עושה או לא עושה? זו שאלה מאוד פשוטה, לא להתחכם. אני רוצה שיהיה דיון אצלכם רק על החופש הגדול. איך אתם מזהים סכנות, ילדים שמשוטטים עד הבוקר ומעלים פוסט אובדני או שהם זרוקים. אני רוצה דיון היערכות לקראת החופש הגדול. זה שיש מיעוט פניות, אני לא יודעת למה. זה לא קשור למיעוט הפניות, את העבודה אנחנו עושים. לקראת החופש הגדול הוצאנו הודעה לגבי לומדה שפיתחנו על מניעת פגיעה מינית, סרטון הסברה בתחום הזה מעבר לחומרים נוספים. אנחנו מפיצים את זה באופן מקוון, מעלים לרשתות החברתיות. יש לנו עמודים בכל הרשתות החברתיות ואנחנו מגבירים את המודעות גם מול אנשי מקצוע בעניין הזה. אתם עושים עבודת קודש, אבל הסיפור בסוף הוא כיוון לתקופה הזאת וריכוז מאמץ מתוך הבנה שזו עלולה להיות תקופה מועדת לפורענות כי ילדים מסתובבים יותר. לא כל ההורים נמצאים בחופשה חודשיים. אנחנו שם במרחב המקוון, ערוכים לקבל פניות. מבצעים הסברה ומניעה לחופש הגדול ובכלל. למשל יצא אס.אם.אס לכל הורי מדינת ישראל באמצעות שיתוף הפעולה עם משרד החינוך. לא קיבלתי. מנהלת הוועדה קבלה, אני אקריא את ההודעה: "עם היציאה לחופשת הקיץ ניתן לפנות במקרים של פגיעה ברשת למוקד 105 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת באופן טלפוני ובאופן מקוון 24/7. לראשונה ניתן לפנות גם באמצעות טופס מקוון המאפשר צירוף פרטים. משרד החינוך, פורטל הורים, הורים ומערכת החינוך, המטה הלאומי להגנה". יפה. יוזמה יפה וברוכה. זה רק אחד מרשימה ארוכה שיש לי של דברים שאנחנו עושים, בשוטף ולחופש הגדול. כשאני אומרת בשוטף, זה כדי להגיד, יצאה ההודעה, יצא הטופס המקוון, אנחנו מוציאים חומרי הסברה, יש לנו דפי מידע באתרים בעברת, ערבית ואנגלית. יש לנו לומדה שפיתחנו שהיא בתוך מערכת החינוך והפצנו גם אותה. ישנו סרטון בנושא הפצת תמונות וסרטונים.

תשלחי לי בבקשה לוועדה את כל מה שאתם עושים. אני רק מבקשת לסיים בנתונים עדכניים שהבאתי בנושא הזה: מתוך הדו"ח של רבעון ראשון 2023 של מוקד 105, נפתחו 2,035 אירועים במוקד 105 בינואר-מרץ 2023, מתוכם 33% עבירות מין, פגיעה על רקע

כשאני מדברת על פילוח, אז זירות העבירה המרכזיות הן אינסטגרם-40%, ווטסאפ-35%, סנאפצ'ט-15%, יש גם טיק טוק, טלגרם ועוד. יש גם דיווחים על פגיעה פיזית? אמרת שהפגיעות זולגות לשני הכיוונים. אם מתקשר מישהו ומדווח על פגיעה פיזית ויש לה ביטוי ברשת, זה סיפור אחד. אם זו רק פגיעה פיזית לא נשאיר אותו לבד, נדאג שיקבל מענה ראוי היכן שצריך. יש חובת דיווח? אתם מדווחים מיד למשטרה? אנחנו יושבים עם המשטרה. במבנה יש מערך אזרחי, יש מפלג חקירות, מפלג מודיעין שיושבים בהם רק שוטרים. בתוך מוקד 105, זה הייחוד שלו, בקו הראשון יש חוקרי רשת ובקו השני דסק שותפויות אזרחים, הנציגים של כלל המשרדים. תודה רבה לך. אני יודעת שאתם עושים עבודת קודש, הייתי פה בזמן שרק דברנו שהמוקד הזה יוקם ואני יודעת שמדובר בהצלת נפשות. אני לא רוצה שיהיה מצב שאם יש מיעוט פניות זה אומר שאין בעיה. אני חושבת שהרשת יכולה להיות הצלה בסיפור של החופש הגדול כי הם מדברים דרך הרשת. אצל הילדים שלי אני חסומה. בשביל זה יש את אבירי הרשת שמנטרים באופן יזום ולא רק מחכים לפניות. אנחנו מפנים לעמותות סיוע שיוכלו לתת עזרה מעבר למה שאנחנו עושים.

משרד החינוך בבקשה. אני יודעת שאתם עובדים קשה כל השנה ואז יש את החופש הגדול, אבל אני מאמינה שילד יכול לפרוח עשרה חודשים ואם אין לו בחופש את הסיוע והמעטפת הוא יכול ללכת לאיבוד. איך אתם נערכים? כי אני חושבת שהעבודה שלכם לא נגמרת עם תחילת החופש הגדול, שלא לדבר שיש לכם גם את הקיץ של החופש הגדול שזה שלושה שבועות. איך אתם שומרים על הילדים של מערכת החינוך בחופש הגדול? אני נציגת משרד החינוך, עובדת של משרד החינוך ואני גם במטה הלאומי. ההודעה שהקראת היא הודעה שנאוה ואני ניסחנו ודרך שיתוף הפעולה עם משרד החינוך זה יצא לכל הורי הילדים בארץ בעברית ואנגלית. לגבי הנושא של הנגשת מענים, צריכים לעשות הפרדה בין דברים רה-אקטיביים לדברים מניעתיים. משרד החינוך, לקראת היציאה לחופש יצא באיגרת של החופש הגדול עם תכנים וחומרים לתלמידים.

באיגרת דיגיטאלית שמאגדת חומרים של פניה לעזרה ושיעורים לילדים. הילדים קבלו שיעורים בכל נושא. כמה הכנה יש להם בתוך בתי הספר לפני היציאה לחופש? לפני היציאה לחופשת הקיץ מחנכי הכיתות יושבים עם התלמידים ומדברים אתם על כל הקשת הרחבה של הסיכונים. זו חובה או רשות? איזה גילאים? זו חובה. יש את התוכנית שנקראת תוכנית הכוחות שבדרך, היא תוכנית של שפ"י, של השירות הפסיכולוגי הייעוצי. הזמנו אותם, הם נמצאים? אני משפ"י, זה מה שאני מנסה להסביר. אני נציגה של שפ"י, אני יושבת במטה וגם במטה הלאומי. אנחנו עושים עבודה אל תוך המוקד וגם עבודה מניעתית בתוך משרד החינוך, כותבים מדיניות, מתווים את הנהלים ואת הנתונים שאנחנו מוציאים מ-105 אנחנו מתרגמים לשיעור. אנחנו עוד לא שם. שאלתי כמה שיעורים ולמי? יש טווח, יש רצף של התנהגויות סיכוניות. למשל זה נכנס בטווח של שתיית אלכוהול. אתם עושים שיעור על אלכוהול, על סיכונים? נכון, מסבירים את הנושא של פניה לעזרה, לא להישאר לבד ואת הנושא של שעות פנאי. מה שקורה, שכשהילדים משועממים ולא נמצאים במרחבים בטוחים, יכולים להיקלע לסיטואציות לא נעימות בתוך הרשת. כמה שיעורים כל ילד או ילדה מקבלים? זה משתנה מבית ספר לבית

לכן שאלתי, האם כל התלמידים מקבלים? האם זה מכיתה א' עד כיתה יב'? התוכנית ספירלית והיא כוללת את כל שכבות הגיל ואת כל המגזרים. זה אומר חמ"ד,

ערבי וגם יסודי, על יסודי וגם גנים. אנחנו עובדים מול הורים, יש כל יום שני הרצאה להורים. למה אני לא מקבלת? למה אני לא בקבוצת ההורים? זה הודעות להורים תחת Eduparents, תבדקי אם את לא חסומה או שזה מגיע לספאם. מזל שיש פה את מנהלת הוועדה. תוך כדי דיבור קיבלתי תזכורת כהורה, שיש היום הרצאה בנושא למה לשים לב וכיצד לחזק ילדים מתמודדי נפש לקראת הקיץ. הזרקור היום הוא על ילדים עם צרכים מיוחדים. כל פעם לוקחים קהילה מסוימת ונותנים להם מענים. זה בערבית, בעברית וההרצאות ממשיכות אל תוך הקיץ. גם כשאין בית ספר, הורי התלמידים מקבלים כלים כיצד להתמודד עם הילדים שלהם. כמה קשר יש עם החינוך הבלתי פורמלי שתופס נפח בתקופת החופש הגדול? יש את מנהלי חברה ונוער שחולשים על 200,000 תלמידים שנכנסים במסגרות של סמינרים ומחנאות. הם גם מקבלים הכשרות לפני הישיבה וגם בשוטף. דיברתי עם הממונה שספרה לי שיש לה הכשרות למרחב בטוח, נותנים להם כלים כיצד להתמודד בהתנהגויות סיכוניות. במשרד החינוך אנחנו מסתכלים על כל הרצף של התנהגות סיכונית משתיית אלכוהול, שוטטות בחופי הים, בכינרת. יש מוקדים אדומים באילת. אנחנו חולשים על כל המסגרות. מה קורה במוקד אדום כזה באילת? יש סיוע עם הרשות לביטחון קהילתי, הם נמצאים שם פיזית. הם מגיעים ובונים תוכניות. אני לא יכולה להגיד לך מה עושה כל רשות, אבל אני יודעת שמשרד החינוך באופן שוטף ולקראת היציאה לקיץ. אני יודעת גם שכל מי שעובד במחנות הקיץ, זכר מעל גיל 18 צריך להראות תעודה של היעדר עבר פלילי של פגיעות מיניות. העובדים, המדרכים, הטבחים, גם הורים שבאים לבשל במחנה קיץ אמור להביא תעודה היעדר עבר פלילי. אנחנו נותנים מעטפת כוללת ונמצאים בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים.

שהיא זרוע בתוך משרד החינוך? אני לא יודעת להגיד אבל אנחנו בקשר אתם, אני יכולה לברר. אני מבקשת לברר כי חברת המתנ"סים תופסת חלק גדול, במיוחד שהם יושבים בקהילה. כל גורם שהוא בקהילה, שיש לו דלת פתוחה לילדים ונוער, אתם צריכים לדעת איך לשתף אתם פעולה, אני מבינה שהרבה פעמים זה ברמת התכנים והתוכן. אין לי אישית את המידע, אבל נדאג להעביר.

מיחידת צור, רב כלאי אלון דריי, סגן מפקד יחידת צור-שב"ס, ברוך הבא. אני לא מצפה לפירוט מפעולות מבצעיות, אבל מה ניתן להביא מההיערכות שלכם לקראת החופש הגדול כי אנחנו רואים בכם גורם חשוב בהצלת הילדים, כאשר אתם נוגעים בפצצות המתקתקות. כמו שאמרת, אנחנו יחידה מבצעית, יש לנו פעילות מול מפוקחי המין, לכן אני לא אוכל לפרט יותר מידי. אבל יכול לומר שתקופת החופש הגדול, כמו הרבה מופעים שהיחידה נותנת להם התייחסות ייחודית במהלך השנה כמו חגי פורים, חול המועד,

מועדים שהפוטנציאל לפגיעה בקטינים עולה, לכן יש לנו תוכנית מבצעית סדורה גם במישור הגלוי, גם במישור הסמוי. שהיא ייעודית לתקופות האלה? כן, יש פקודת מבצע, עושים לזה היערכות לזה ואנחנו על זה במהלך הקיץ. מגבירים פעילות, יש התייחסות לאירועים מסוימים ברחבי הארץ, לא לכולם, מה שאנחנו יכולים והכול נקודתי למפוקחים שלנו. זה בשיתוף פעולה עם המשטרות המקומיות? ברור, תמיד. ראש העיר, היה לך ממשק עם יחידת צור שמפקחים על עברייני מין?

אין לנו ממשק. אנחנו לא עובדים עם גורמים אזרחים, אסור לנו. רק עם המשטרה? אנחנו עובדים עם המשטרה בצמידות, עם השיטור הקהילתי. כראש עיר אתה מדווח כמה עברייני מין יש לכם בעיר? לא, אנחנו לא מקבלים על זה דיווח, זה מסוג הדברים שראש עיר צריך לדעת, גם נתוני פשיעה אני מקבל באופן אישי ובצורה פחות גלויה, ממפקד המחוז, מפקד המרחב או מפקד התחנה. מערפלים את זה כדי שלא יהיה שיבוש, אבל כדאי לדעת את תמונת המצב בכל עיר, לדעתי זה חשוב מאוד ובעיקר לדעת אם יש עברייני מין שנעצרו. זה יכול לסייע לראשי הערים לנתב כוח אדם בצורה חכמה יותר מבחינת השיטור העירוני, אבטחה. יש משהו שצריך לשבור אותו, גם כשהתחילה הקורונה ביקשנו לדעת מי חולה בקורונה,

עד שסיפקו לנו את הנתונים לקח הרבה מאוד זמן. צריך להבין שבסוף, ראשי הערים הם שותפים וכשותף צריך לקבל מידע בשקיפות, צריך לסמוך עלי. הרי יש אצלי מידע אין סופי בהרבה נושאים רגישים. אם רוצים להחתים אותי על טופס כלשהו של סודיות אני אחתום בשמחה. אנחנו כפופים לחוק ויש אנשים ספציפיים שאנחנו מורשים למסור להם מידע. אלא אם כן יש סיבה אחרת. כנראה שמסורתית הייתה התנגדות להעביר את זה. לא סתם ולא בכדי יחידת צור לא עובדים ישירות עם אזרחים. אנחנו כוועדה, זה יהיה חלק מהמסקנות, נבחן הצעת חוק שנותנת כלים לנבחרי ציבור. אתה לא רק שותף, אתה נבחר על ידי תושבי העיר להגן עליהם ולתת להם מוגנות, אנחנו נצטרך לבחון את זה. בסוף צריך להיזהר שלא ייפול מידע לידיים לא מתאימות, החשש מהזליגה ומהפוליטי קיים, יש חשש שלא ישתמשו בזה אחר כך נגד אנשים. אבל אפשר לעגן או לצמצם את הפרצה ולא למנוע הגנה. אני באמת מאמינה שאם ראשי ערים יראו שיש מיקוד מסוים בשכונה מסוימת או באזור מסוים, שיש שם יותר עברייני מין, אז ראש עיר יכול לקחת החלטה שהוא משקיע שם יותר כוח אדם. זה מאוד משמעותי. בהקשר הזה, השיקול של החוק שלא לחשוף את עברייני המין, זה במדינת ישראל אגב כי יש מדינות שכן חושפים, זה יותר מעניינים של שיקום, לחוק יש פרק שלם שמתייחס לשיקום מונע. יש לזה משקל. כמה שנים אתה בתפקיד? שבע שנים. האם לאורך שבע השנים האחרונות ראית שבמהלך החופשות, שאמרת ששם צריך לצאת יותר לפקודת מבצע, האם יש ניסיון של אותם מורשעים או אסירים לשעבר לנצל את הפרצה הזו שילדים יותר מסתובבים? אני יכול לומר שזו תקופה של התעוררות מינית אצל אותם מפוקחים, מוצאים אותם בכל מיני מקומות שהם לא צריכים להיות,